אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו עוברים לסעיף השלישי בסדר היום: הצעת אישור השקעת המדינה בחברת פארק אריאל

אדוני היושב-ראש, אני מבקש שמישהו מטעם יסביר לנו מה קורה שם. אתה זוכר שבפעם הקודמת אמרנו: אנחנו רוצים

אופציה אחת היא השקעת הון מניות; אופציה שנייה היא שהחברה הופכת לזרוע ביצוע של הממשלה. כרגע מונחת על שולחנו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה,

חוות דעת של המשרד להגנת הסביבה, האם יש צורך בזרוע ביצוע או אין צורך בזרוע ביצוע.